בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים דיון על נושא הצעת חוק

או בשתי מילים, חוק חריש.

רוצה להתחיל עם הייעוץ המשפטי,

לא, אני רואה גם שנציג הרשות

קודם כל נקריא את הסעיף ואז אני אסביר. התיקון שעשינו הוא לסעיף 34, והוא מסומן אצלכם 1א. אני אקריא.

אחד חבר ואחד משקיף. זה לא היה, זה תיקון שעשינו עכשיו, נכון?

זה בדיוק מה שאני הצעתי ברגע המשבר של יום שלישי בערב, יכולנו לחסוך את כל הימים האלה עד היום ולהצביע.

השינוי הוא, שבמקום חבר ושני משקיפים, שני חברים ומשקיף. וכמה חברים יש בכלל בוועדה?

שימנה שר הפנים (ו) על אף האמור בסעיף 41, בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33 לא יהיה תוקף לפעולות הוועדה המיוחדת אם הקיים אחד מאלה:

לא מונו בה

כשאנחנו מסתכלים על הבעד אז קודם כל אני רוצה - - - פספסתם נציגים שמתנגדים.

כי אם אתם הייתם מסתכלים על הבעד ולא על הנגד, אז היינו חוסכים ימים יקרים ושעות

לא היינו מגיעים לכאן היום וגוררים לכאן אנשים נוספים,

כבר קרה,

ולא לבזבז פה סתם שעות. לעניינינו, אני מברכת על

תודה רבה, חה"כ יצחק פינדרוס. משרד המשפטים מתבקש לענות לך מתי שבא לו - - - יפה, קיבלת תשובה, אז אני גם אעכב את הוועדה מתי שבא לי. שתבוא להתלונן אצל היו"ר,

אבל הוא כנראה - - - אבל האופוזיציה זה לא רק אתה,

שפוגעים בשכנים. אז מה את רוצה, שאני אתן לך את זה חלק? שתבואו ותאשרו את וועדת חריש, ויאללה נמשיך?

אני לא מתבייש,

בבקשה תתכבדו ותקימו.

אדוני היו"ר,

ואני רוצה להגיש הסתייגויות לנוסח החדש. זה שאתם שולחים לנו ביום חמישי נוסח, ואתם לא מקבלים את הדרישה הבסיסית, את הדרישה האלמנטרית שלי כנציג של התושבים האלה,

ראשית, אין תכנון עכשיו לדברים שאתה דיברת עליהם, כנראה יש תכנון עתידי. לא, יש

לא, אין תכנון, זה לא במסגרת התכנון הקיים. כנראה מתכננים את זה עתידית.

וליישובים הסמוכים יש את כל הזכות להתנגד ולהגיש ערר על

אני רוצה להמשיך בבקשה.

אדוני היו"ר,

אתה שואל אם הם חיים בג'ונגל,

עובדה,

אדוני היו"ר, לא מינו,

לא, בסדר. כי רציתי להסדיר את כל הסוגיות שלא הוסדרו

ווליד, נו באמת.

בני, גם היועץ המשפטי יגיד לך, יש הבדל בין מצב שבו התוכנית עדיין לא אושרה, ואז אני הולך וטוען בוועדה

נכון.

מה נגיד לאנשים? באמת, ניסו לעשות מחטף. אני אומר לך, אדוני היו"ר,

למה שהם

הייתי אומר, כמו ששמעתי בלשון המשפטנים, עד שלא יוכח לי אחרת, חברי אוסאמה,

גרסה אחרת כמובן. עד

הוסרה מסדר היום.

יש לי את ההחלטה כאן. הדיון בה נדחה, זה לא אומר שהתוכנית הוסרה. אני יכול לקרוא את ההחלטה.

מה התוכנית? התוכנית שאתה מדבר עליה.

אני אשאל שאלה, האם אתה חושב, אילן, אתה,

אני אומר,

התוכנית הזאת היא לא באמת תוכנית שנמצאת על השולחן, היא תוכנית שהוועדה, ואני יכול לקרוא כאן - - - אז אנחנו נגיד שהיא לא תתוכנן בוועדת חריש? אדוני היו"ר, אם אני אוכל להשלים רק את הדברים. לא, כי אתה מביא אותי לזה. אני עושה לך עבודה כדי לצאת

למה לא מיניתם?

חה"כ אוסאמה, לא הוועדה המיוחדת ממנה את הנציגים של עצמה. הוועדה פעלה באופן תקין לחלוטין וכחוק. אבל אנחנו עוד פעם נכנסים לוויכוח לא ענייני. אתה אל תסביר לי מה אתה

לא, אז אני אמקד את זה בשבילך באופן יותר מחודד. מסוף תעבורה במרחק של 100 מטר מבית של יישוב אחר, האם זה משפיע על יישוב אחר? אז אני אומר, התוכנית

בדיון הקודם אני אמרתי שאנחנו הגשנו המון, מאות עררים והתנגדויות ולא ענו ולא שמעו לאף טענה אחת, לא התקבל ערר או התנגדות אחת. אז מה יכול להיות במצב הזה?

זה קורה לאחר שזה נבדק, לאחר

באותה מידה שזה

לגבי סעיף 34 1א רבתי, אדוני היו"ר,

אני הסכמתי והצבענו בעד הוספת נציג של הגופים

בסדר לגבי סעיף קטן

כן, אבל בספירת ההסתייגויות של אוסאמה, זו הסתייגות מספר 2? בסבב החדש, כן. כן, בסבב של היום. כן. אז לצורך ההצבעה אני אכנה אותה הסתייגות מספר

גם פה אני חושב שזה צריך להיות על פי המלצה של אותה רשות מקומית סמוכה, זה כל כך מובן. אז מה, שר הפנים ימנה נציג, נגיד של ברטעה, או ערערה - - - הוא צודק בזה, יש לכם בעיה עם זה?

נציג של ברטעה או של ערערה ימנה שר הפנים, המועצה המקומית בערערה תמליץ והשר ימנה. אם המועצה המקומית לא תמליץ, אז שר הפנים ימנה, זה לחלופין, אז למה לא? אני מניח שהמינוי יבוא באמצעות הרשות, ברור.

אבל אני חושב שהוא צודק, השאלה היא האם משרד הפנים מתנגד לזה. אבל לא, זה לא כתוב.

ווליד - - - בדרך כלל - - - נו, אז שיהיה כתוב,

אני חושב שהוא צודק, אם המציעים לא מתנגדים, יש בזה הגיון במה שהוא אומר. זה לא משנה את החוק. בני, שהמועצה תמליץ - - - נו, אבל מה, שר הפנים סתם ימנה את מי שבראש שלו? שוב, ככה זה עובד בדרך כלל. אם ככה זה עובד אז תכתוב את זה. אני לא חושב,

אם - - - אני לא חושב שצריך לכתוב,

באמת ככה זה עובד. אבל בדרך כלל כותבים את זה. זה לא יכול לעבוד בדרך אחרת, הרי, זה לא יכול.

יכול, בטח יכול. זה לא היה כתוב. אבל עובדה שלא מינו עד היום, אז לכן תכתוב את זה ברחל בתך הקטנה, מה הבעיה?

גם אם היה כתוב לא היו ממנים בפעם הקודמת, כי הם ועדה מיוחדת, יש להם סמכות לעסוק בדברים מיוחדים, אז הם עסקו בדברים מיוחדים, לא מינו. מיוחדים לאללה. לאללה, כן. אז נעלה להצבעה את ההסתייגות של חה"כ אוסאמה סעדי.

ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ה) לאחר מכן - - - אוסאמה, כמה יש? כי יש לשנינו הצבעות בחוקה עוד מעט. אני יודע, אתה יכול ללכת, שניכם גם יכולים ללכת. בסעיף קטן (ה) "לדיוני הוועדה המיוחדת בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33, יזומן דרך קבע נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד שאינה הרשות המקומית הסמוכה..." פה, אני שואל קודם את תומר, זה המשקיף השני שצריך להיות מרשות סמוכה שאין בה חבר? נכון. אז גם פה אני מבקש, שאותו משקיף שהוא נציג של רשות מקומית סמוכה יהיה גם ממונה על ידי שרת הפנים, על פי המלצה של אותה רשות מקומית. אני מעלה את ההסתייגות של חה"כ אוסאמה סעדי. הצבעה לא אושרה ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה. בסעיף קטן (ו), נאמר כי בתקופה הנוספת השלישית לא יהיה תוקף לפעולות הוועדה המיוחדת אם לא מונו בה חברים, או לא מונו בה חברים למשך שישה חודשים. אז אני מבקש להוסיף לאחר המילה "לפעולות" את המילים: "ו/או החלטות הוועדה". אז נעלה את ההסתייגות הזאת להצבעה. הצבעה לא אושרה ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה.

כן, רעות שומעת את זה, רוויזיה על ההסתייגות הזאת אוסאמה קבע. סעיף 3. אני טוען נושא חדש, מכיוון שהסעיף הזה שונה בתכלית השינוי מהנוסח המקורי של הצעת החוק הממשלתית. לסעיף 2, פסקה 3,

לזה אתה מתכוון?

הסעיף האחרון. טענתי נושא חדש רק לגבי סעיף 2. מה הנושא החדש? אני אטען בוועדת הכנסת. אתה אומר, למה לא להטריל אם אפשר להטריל? שמי שעובדות ויעבדו עוד ימים, עוד לילות.

אמרתי שאני רוצה להטריל,

אין בעיה, אוסאמה, ואני אגיד לך שאתה מטריל. כי אתם לא נותנים שום דבר. אתה תגיד שאתה רוצה להטריל וכל פעם שאתה תטריל אני אגיד לך שאתה מטריל. זה בדיוק מה שאתה עושה. בטח שאני

מה את באה אליי בטענות?

כן, התיקון לסעיף 36. נושא חדש הוא יטען בוועדה.

שהם לא רוצים להוסיף את העניין הזה, שכאשר יש פגיעה, ואני מנמק. רגע, אדוני, מה הנושא החדש שאתה טוען? שזה לא היה בנוסח המקורי. זה היה בנוסח המקורי. זה היה בנוסח המקורי. יש שוני. יש שוני רק - - - מחקו את כל הסעיפים.

אני רק אומר לאדוני - - - תומר, תן לי להסביר. בנוסח המקורי היו שתי חלופות, סעיף קטן (א) וסעיף קטן (ב), מחקתם את זה לגמרי, ויש נוסח אחר לגמרי שהוא שונה מהנוסח הממשלתי, ואני טוען על זה נושא חדש. אתם לא קובעים כאן, ועדת הכנסת היא שתקבע. אני רק אומר לגבי העובדות, הפסקה הופיעה כפי שהיא, למעט העובדה שהייתה בה חלופה נוספת שהוסרה,

ירד עניין מסוים, לא נוסף עניין חדש.

שני סעיפים - - - במקום שני סעיפים,

תומר, שני סעיפים מקוריים שהיו עם תאריך מסוים, 27 בנובמבר, נמחקו ויש נוסח אחר. אני באתי, וחברתי שרון טוענת שאני מטריל, אבל מאז הישיבה הקודמת, אני וגם היו"ר וגם היועץ המשפטי, מנסים לשכנע את הוועדה הנכבדה, את נציגי הממשלה, את נציגי המדינה, שכאשר יש פגיעה ביישובים סמוכים, ויש השלכות של ממש על היישובים הסמוכים, הסמכות היא של הוועדה המחוזית. הם רוצים, בנוסח הזה, שהם יעשו מה שהם רוצים בתוך חריש, גם אם זה פוגע ביישובים סמוכים. הייתה הצעת פשרה של בני בגין, שגם אני הסכמתי לה. הממשלה לא רוצה, ולא בכדי, ובחוסר תום לב, ולכן אני מתנגד, בסעיף הזה, אני חושב שאם יש פגיעה, ורואים שיש פגיעה הרי הם אומרים בעצם, יש תוכנית, הוגשה תוכנית על פסולת גושית במרחק של אפס, אז מה, אני לא אתנגד? בוודאי שאני אתנגד, ואני טוען נושא חדש. יש לך הסתייגויות נוספות? יש עוד שתי הסתייגויות שהגשת בפעם הקודמת. אז צריך להצביע על זה, על הפעם הקודמת. יש כאן עוד שתי הסתייגויות שהוגשו בפעם הקודמת ועוד לא הצבעתם עליהם, למרות שהן כבר נומקו, אז אפשר - - - שהם קשורים לסעיף הזה שאמרנו, בדיוק, זה הנוסח שאני אמרתי. אני לא רוצה להסתייג, אני מוכן לזרום, אני נגד החוק, אבל אם יתקבל הנוסח הזה של היו"ר ושל היועץ המשפטי,

לא מוכנים?

אז טכנית, מצביעים על שתי ההסתייגויות ואז מה? מחכים להחלטת ועדת הכנסת. אז שם יש שני סעיפים ביחד להצביע עליהם? לא, שני סעיפים נפרדים. לא, סעיפים 4 ו-5 להסתייגויות כפי שהוגשו. וזה חלופי גם. אלה שתי הסתייגויות חלופיות שהוגשו בפעם הקודמת בכתב. אבל על כל הסתייגות מצביעים בנפרד?

אז נצביע על הסתייגות מספר 4 של חה"כ אוסאמה סעדי. הצבעה לא אושרה רוויזיה. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על הסתייגות מספר 5 של חה"כ אוסאמה סעדי. הצבעה לא אושרה ההסתייגות לא התקבלה. אז אנחנו עכשיו מסדרים את העניין של נושא חדש?

לא, אבל הוא גם טען לנושא חדש, לא רק רוויזיה.

יש רוויזיה עכשיו על ההסתייגויות שכבר הוגשו, שהן לא קשורות לנושא החדש. אוקיי, אבל יש גם נושא חדש. נושא חדש, אנחנו לא נוכל להצביע על הסעיפים עצמם - - - לא נוכל, עד ועדת הכנסת. עד ועדת הכנסת, אבל על ההסתייגויות אפשר להצביע. אז לגבי הרוויזיה נצביע, כמה הסתייגויות היו? אתה רוצה שנצביע עליהם?

בבת אחת, אוסאמה, או כל הסתייגות בנפרד? מה שתחליט בין 8-1. לא, שנייה, צריך להודיע. אוקיי, רוויזיה על שמונה הסתייגויות?

יש שמונה הסתייגויות של סיעות הליכוד,

יהדות התורה. שלא הצבענו עליהם? הצבענו עליהם. לא, לא הצבענו על הרוויזיה, אתה אומר?

אוקיי, לא משנה אם זה רוויזיה. אז אנחנו קובעים דיון להצבעה על רוויזיות בשעה 11:42. 45, מה 42? ווליד. לאה נתנה עוד 3 דקות, 11:45, תודה רבה. הישיבה ננעלה

11:12.